כל מי ששייך לתקשורת פה?

כולם פה וכל מי שקשור לדיון הקודם שיישאר שלא ילך, אוקיי אז אני למה אני השארתי אותם?